אני פותחת את ישיבת הוועדה המיוחדת לעניין נגיף הקורונה החדש.

אנחנו נעביר את המסר. אני אפתח את הדיון ואנחנו נתקדם. אנחנו אמורים לאשר את הצו. נכון? הצו הונח לאישור. יש מכתב של מזכיר הממשלה. אני עד